לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון מס' 15), התשע"ז 2017, שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה:

בבקשה, אדוני. על כל ארבע ההצעות ישיב במשולב השר המקשר בין הממשלה לכנסת,

עד עשר דקות לרשות אדוני. כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, שנתיים וחצי לאחר מבצע "צוק איתן", נמצא המקור לרוב רובם של הכשלים במערכה: מבקר המדינה. הוא וצוותו הם הבעיה.

התחקור והבחינה בדיעבד, איכותם בהיותם בדיעבד, והם

העבה שהוא מקדיש, ובצדק, לכשלי הקבינט.

דוגמת חברת הכנסת ציפי לבני, שמביאה רעיונות מדיניים, שאיננה מדליפה, שמוליכה הסכם

אינני קורא לך,

להתפטר בשל הטעויות המקצועיות שלך ב"צוק איתן";

אני קורא לאי-אמון בממשלתך ובך כי לא שמעתי ממך ומרובכם את שהיה ראוי לשמוע ממך, ראש הממשלה,

אפילו המצביא הדגול והמהולל, זה שלא נכנס למלחמה, זה שהוא לא לוחם בכלל. כוונתו היא שאין

סיבוב הדמים הבא. זו תהיה החוכמה, אדוני היושב-ראש. בעזה היה הרג, היה הרס. מי שהצביע על זה לפני הפלסטינים זה הדוח של האו"ם על "צוק איתן", הוועדה הבינלאומית לחקירת

וכל זה למה? אני שואל בסוף, למה?

המכונה הצבאית אתה יכול להגיע להכרעה, אתה יכול להגיע לפתרון, אתה טועה, זה רק יביא עוד סיבוב דמים שכולם יסבלו ממנו.

חברת הכנסת ברקו. עדויות, עדויות רבות, על זקנים, על נשים,

ה"חמאס" מתחבאים מאחורי ילדים. אז הוא הורג בלי הבחנה.

ובסוף

אפילו בתקופה של הוועדה הקרואה, כאשר היה איחוד בין באקה ובין ג'ת. יאסר ערפאת הוא דמות פלסטינית בהיסטוריה של העם הפלסטיני, אבל הוא היה רוצח וטרוריסט. יש הרבה רוצחים שלכם שיש כבישים על השמות שלהם, רוצח.

ועשו מעשי טבח ב-1948. מה עם הטילים והמנהרות? למה אתה לא מדבר על

במערכות קודמות, השר לוין, כמו שאתה יודע היטב, יצא הציבור להפגין בהמוניו על אוזלת היד של הקברניטים.

51 ימים של לחימה, 74 הרוגים, חיילים ואזרחים, אויב שיצא בתחושת הישג, וממשיך להתחמש לנגד עינינו ולחפור את מנהרות המחר בעוד

כי ראש הממשלה הזה איננו עושה. ראש הממשלה הזה איננו מנחה, איננו מוודא, איננו מבטיח שכל האופציות מוצו,

ראש הממשלה הזה

הוא לא פעל גם בתחומים שהם באחריותו הישירה. קחו לדוגמה את המודיעין. ראש הממשלה הוא האחראי לקביעת סדרי העדיפויות של קהילת המודיעין,

מי כמוך יודע, ידידי יעקב פרי, הצי"ח הלאומי, ציון ידיעות חשובות,

הוא לא מיקם את האיום האסטרטגי הזה בצי"ח, לא דאג שהוא יזכה לתשומת הלב הראויה.

נתניהו אז: "ראש הממשלה, אחרי שקוראים את הדברים החמורים האלה, נשאלת קודם כול השאלה: מה עשית שם?

לא קבעת אסטרטגיה, לא התווית

מילים מדהימות,

ייתכן שניתן היה למנוע. חברות וחברים,

הממשלה, אדוני השר, אם יש לכם עבודה אחת, אחת,

למנוע מוות, למנוע הרג

ובעזה, אדוני השר, אבדות גבוהות פי-כמה: למעלה מ-2,200 הרוגים,

מדברים על למעלה מ-760 חפים מפשע ולמעלה מ-360 ילדים פחות מבני 15,

היו ימים שהשנאה כילתה לא רק בפלסטינים, לא רק בערבים, אלא בכל מי שהעז לפקפק באיוולת שהיום התגלתה, כל מי שהעז לשאול כל שאלה או להעביר כל ביקורת על מצעד איוולת, שהיה אפשר למנוע אותו, ושאם לא נעשה שום דבר עומד לחזור על עצמו גם

היה, ולא יכול יהיה, להיות פה אחרת.

יש לממשלת ישראל אחריות אחת, ובאמת אחת

להוביל אותנו, לחלץ אותנו מהמציאות הזו למציאות טובה

לדברים שגם נכתבו בחלקם באותו דוח של המבקר ולתגובות שהיו בעקבותיהם, אני חושב, אדוני היושב-ראש, שקשה להימנע מהמסקנה שלא כך אנחנו נצליח להגיע לתובנות שיש בהן ממש ושתהיה בהן איזושהי תרומה למערכה הבאה,

נדמה לי שזה מבהיר ומסביר את כל ההבדל בינינו לביניכם בתמצית, מאוד בקצרה. עמד כאן גם חברי חבר הכנסת עפר שלח. אנחנו היינו שותפים בעבודה שלנו בוועדת המשנה למודיעין של ועדת החוץ והביטחון תוך כדי התהליך הזה ותוך כדי אירועי "צוק

לומר

מאדם שמבין בביטחון אני לא מתבייש לשאול את חבר הכנסת

מעזה אם תהיה אותה התנתקות, זה אתם עשיתם את ההתנתקות. אם תהיה אותה עזיבה של גוש-קטיף וצפון השומרון?

ממשלת זהבה גלאון עשתה את ההתנתקות או ממשלת

כל הניסיונות של ה"חמאס", גם בתחום המנהרות, לחדור ליישובים ולבצע פיגועים דרכן באזרחים, גם הם כמובן

לומר דבר. אני שמעתי כאן הרבה ושוב,

אני חושב שאנחנו גם ראינו את זה בזמן אמת, כתוב שהיו פערים בתמונת המודיעין, אני מוכרח לומר: אינני מכיר מצב שבו אין פערים בתמונת המודיעין. תמיד

חבר הכנסת שלח, הקבינט הוא סכום שריו ואם, לא,

הוא היחס של האיש שעומד בראשו. כולל העומד בראשו. אבל אני חושב שאם שריו מפטפטים את עצמם לדעת ולא

בדרך כלל תענוג לשמוע את חברי השר יריב לוין, שבדרך כלל מדבר באמת בצורה רציונלית, שקולה, בעברית טובה,

יש דברים שכדאי וצריך להעביר עליהם

אתה יודע, אני מרגישה בעצמי שזו קלישאה להגיד אותו: המעשה המדיני, המעשה המדיני שאיננו,

לא לגבי הגדה המערבית,

"רציחתם". לא השתמשו, חיילים שמשתעשעים בירי,

בעזה, זה מחדל?

לשטח

קוראים לזה פשעי מלחמה. ומה עם ה"חמאס"? אבל מה הבעיה? למבקר המדינה אין סמכות פלילית. צריכים פה סמכות פלילית. למבקר המדינה יש סמכות מינהלית, לא פלילית. אתם יודעים

איפה הרצח, תודה. של אזרחי מדינת ישראל? חבר הכנסת חיים ילין, בבקשה. שלוש דקות. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, כבוד השר, כבוד השר,

ב-2012 אנחנו מגלים את המנהרות. כל מטפלת, כל תינוק, כל ילד שנולד בעוטף-עזה תרגל כניסת מחבלים דרך מנהרות. רק הקבינט לא יודע את

לחבק אותו, ללמוד בשביל למנוע את המלחמות ואת ההרג הבא,

אתה צריך לעשות את המקסימום,

ולהגיד: אוקיי,

צה"ל, אנחנו כמובן מאוד אוהבים אותו. צבא של כולנו, ויש, אלעזר, דילמה מאוד גדולה. כשרוצים להעביר ביקורת, זה כמובן גם עלול להחליש ולשחק לידי מי שרוצה לראות את

תראה, את חנין זועבי לא עצרת, אדוני היושב-ראש.

מזל, מזל ששר הביטחון לא כיהן גם, נגד ראש הממשלה. אתה נשמע לי כמו הודעה, תודה

לא יכול להיות. אני מבקש שתחכה עד סוף הנאום שלי, ואז,

נשמח לדבר עליהן. קל מאוד

מחוץ למעגל מקבלי ההחלטות, לא קל

הכלכלית, הביטחונית. אנחנו עדים לאחת מהממשלות החברתיות ביותר שקמו בשנים האחרונות. אנחנו עדים למהפכה חברתית שנמצאת בעיצומה:

שעשה יושב-ראש תנועת ש"ס, הרב אריה דרעי, הפחתה של מחירי המים, עלייה בשכר

זאת אומרת, לעשות פריש-מיש,

ולרשום את התלמידים ברישום אזורי.

שאשכנזים ילמדו עם ספרדים? אני מבקש ממך, אלעזר, אם תשמע אותי עד הסוף, כל כך טוב תבין את זה. מערכת החינוך החרדית מיום היווסדה הייתה עצמאית, על כל המשתמע

כי בפורים היה "לך כנוס את כל היהודים". היו באחדות. באחדות מנצחים כל דבר.

מקווה, בעזרת השם, כל היהודים.

שאנחנו נהיה כולנו מאוחדים יחד, ואנחנו נשמע בקול גדולי ישראל ונקיים "ועשית ככל אשר יורוך".

אתה שוכח, אני מודה

וכבר אמרתי את זה אלפי פעמים,

עד שהכחילו לי הידיים: עד שהעם הפלסטיני לא יחווה את חווייתו של השחרור הלאומי שלו בדיוק כמו

אמרתי, אדוני, לשר האוצר שזה ייקח לי בערך 15, לא 15 אלא 11, לא 11 אלא שמונה שניות להראות לו מהם מקורות המימון לחוק הזה שהתקבל בכנסת ישראל, שלכולי עלמא ידוע שזה חוק צודק,

גרוע מלצאת למלחמה נגד טרור. אין יותר גרוע מלנהל מלחמה נגד טרור. המלחמות נגד טרור תמיד נכשלו, וגם ארצות-הברית הגדולה, הייתה לה בעיה כאשר יצאה למלחמה נגד

ל-100 מיליון קוב מים יעברו לפלסטינים ולירדנים ושליש לישראל. זה פרויקט הדגל שהגה הרצל בזמנו והוא לא התקדם, ואני שמח שגם רשות המים, גם כל העוסקים בנושא המים מצאו

אנחנו גם קידמנו בתקופה הזאת את נושא אזורי התעשייה, אחד ביריחו, שהיה תקוע 20 שנה, וגם בצד של ג'נין. שני אזורי התעשייה הכי גדולים שהיו תקועים 20 שנה, אנחנו מתקדמים

אדוני היושב-ראש, בתקופה הזאת הכנסנו, הקצתה הממשלה 2,500 עובדים ירדנים שייכנסו

צר לי שאנשים בכל מקום נמצאים כדי להוביל להקצנה,

ואסור שתהיה.

תראו מה קרה בטורקיה בשנים האחרונות,

נמצא במקום הזה, כמה נרצחים יום-יום, שעה-שעה, חפים מפשע, בגלל הטרור הזה.

כבעלי תעודת זהות, אתם תוכלו לתרום בכל התחומים. ברוכים הבאים

חברי

מסקנות דוח מבקר המדינה על מבצע "צוק איתן" מטעם מרצ, מי בעד? מי נגד? נא להצביע. הצעת סיעת מרצ להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 45 בעד, 53 נגד, אין

למען האפשרות לרכוש בית. מי לא רוצה בזה? כולנו רוצים להבטיח בית לעצמנו

המציאות הזאת הזויה עוד יותר כשאנחנו מדברים על אנשים עם מחלות כרוניות. קחו לדוגמה אדם שנרפא מסרטן, קיבל מכתב מהרופא: אין סרטן בגופך,

דקות אדוני, בבקשה. תודה, אדוני. אדוני היושב-ראש, מזה ימים מספר התפנה ראש הממשלה בנימין נתניהו מכל עסקיו ועיסוקיו הרבים והתעסק ביישוב ג'ת. הוא החליט להתעסק להתנגד ולתקוף את היישוב ג'ת. יישוב שנמצא במשולש, אנשים יקרים, יישוב מיוחד

כרתו אתו

הדדי, ולכן המעשה של ראש הממשלה,

אני הייתי מהרגע הראשון בקשר עם עורך-דין מוחמד ותד, ראש המועצה, עם עקל, עם חברי

לא ביקש.

שלא ידברו, כדי שיהיו 50 ידיים.

אני אקצר. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, שרים, חברי הכנסת. רגע, אני

ואנחנו צריכים לדאוג כאן בכנסת שיהיה הסדר ודיור מוגן לאנשים עם מוגבלות שמגיעים לגיל 24 25 כי ההורים כבר לא יכולים לטפל בהם. נוסף על זה, אנחנו צריכים לטפל בנושא של כל מפעלי מע"ש, שמעסיקים את הילדים, וזו לא תעסוקה, זה רק להעביר את

בכל פעם לבחור לנו איזושהי קבוצה ובאופן פרטני לתת לה פתרון פרטני. זו הדרך. להרחיב את חוק השוויון לאנשים עם מוגבלויות, זו הדרך הנכונה להתקדם.

היא לא התחילה לפני 40 שנה באיזה "אמה" ערפאת, יימח

אתם חיים בלה-לה לנד. אתם חושבים שאתם תנצלו את טוב לבנו לעוד הרבה זמן. תחזרו לבית שלכם בפח האשפה שנקרא עזה, ותגידו ל"חמאס" שאם הוא לא יתעשת ויבין שגם השבויים שלנו שנמצאים בידיו, נא לסיים. משפט אחרון.

אין דבר כזה. זה אנחנו.

אין דבר כזה. אתה קורא לעצמך, אין דבר כזה. אנחנו עוברים להצבעה,

על הצעה חשובה של חברת הכנסת קארין אלהרר, הצעת חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות. ההצעה להעביר את הצעת חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות

מחליטה הכנסת, לפי סעיף 84(ב) לתקנון הכנסת, לאשר את החלטת ועדת החוקה, חוק ומשפט לפצל את הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 130),

הצעת ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר פיצול הצעת חוק איסור הלבנת הון.

יציג את ההצעה חבר הכנסת סלומינסקי.

המשת"פית, שהם עבריינים. הם פשוט עוברים על החוק. הבעיה היא לא אצלם. הם מרשים לעצמם לעבור על החוק,

הם מרשים לעצמם לעבור על החוק, אתה לא יכול לדבר ככה על חברי כנסת.

טלב אבו עראר שהוא לא מתגרש כי זה לא טוב. בהמשך טען שהוא לא רואה בעיה שיש עוד אישה ידועה

(תיקון מס' 27), התשע"ז 2017, לקריאה

תודה רבה. הצעת חוק האזרחות (תיקון מס' 13), התשע"ז 2017. יציג את החוק חבר הכנסת

מחליט לעזוב את המדינה ולא מגיע לכאן, לפני התיקון של החוק הזה לא יכולנו לשלול לו את האזרחות, או להתחיל בכלל בכל ההליך של השלילה. ראשית, מוצע כי,

אדם שמדינת ישראל החליטה להעמידו לדין ולנסות לשלול את אזרחותו, בגדול מדובר רק על שני הליכים כמעט: או שהוא קיבל את האזרחות ממדינת ישראל באופן כוזב,

או שהוא פגע בביטחון מדינת ישראל והאדם מחליט לא להגיע,

בכלל, רק שתדעו, אזרח רגיל שאתה שולל לו אזרחות, הוא לא יכול להיות נטול אזרחות. זאת אומרת, מישהו צריך לקבל אותו.

עזוב,

לכן אני אומר,

לכן אני אומר שזה חוק, דוד, שהוא פרסונלי. לא עושים חקיקה פרסונלית. אמרתי, אתה זוכר, בדיונים

אצלך, גם מי ששוהה בחו"ל, אז אני אומר: אני רוצה לשלול את האזרחות שלך, אני אוסר גם על הכניסה שלך לישראל כי אתה מסוכן

לצטט כמה מחברי בליכוד שבמהלך השנים התחרו ביניהם, כל אחד לגבי היחס לערבים

מיקי זוהר לאחרונה, חבר הכנסת זוהר מציע מודל חדש של דמוקרטיה, דמוקרטיה לפלסטינים ללא זכות

יש ג'ונגל. במדינה דמוקרטית,

האזרחות אינה מטבע שסוחרים בו, במדינה דמוקרטית כולם שווים בפני החוק,

ומי שעובר על

הזילות של החקיקה. נגמר הזמן, אדוני היושב-ראש. אני אסיים, אדוני. הוא שואף לסיים.

אדוני, בחקיקה הפרסונלית, כפי שאמר חברי סעדי

זה לא בגלל שהוא יהודי, אלא בגלל שהוא עזר למדינת ישראל. אני לא בעד בגידה. אני יודע שעניין הבגידה והפרת אמונים זה עניין מעורפל, סוריאליסטי, אבל אני לא יכול, מכוח המוסר שבקרבי, לומר לך שאני בעד אדם שבוגד במדינתו,

שהם אזרחי מדינת

היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, לשלול אזרחות, לבטל אזרחות, למה ולמי?

מאז קום המדינה כמה פעמים שללו אזרחות לאזרח במדינת ישראל? יש לכם סטטיסטיקה? אתם יודעים כמה

הציבורית תיתן לשירותו, ואסור לו להגיע והוא לא פה,

בשביל מה עורך-דין? הוא ישב אתו, הוא שמע את הגרסה שלו, הוא יכול להגן עליו בכלל, הוא יכול להשמיע את הגרסה

לטיבי. גמרנו. מתחילים ליישם את זה אט-אט בצורה דמוקרטית. כשנגיע, נדבר. בצורה דמוקרטית. רק להחליף את הרופא,

(אומר בערבית: אין שר,) ולכן דבר כמה שאתה

וסוף-סוף, לא חשוב מה יחליט בית-המשפט,

יש סמכות, בתירוץ שיש סכנה

חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת,

אתה הצבעת קודם, אדוני היושב-ראש, שהבמה הזאת כולה הייתה מאוישת בערבים ישראלים.

שיש כלפיו חששות או חשדות ויותר כנראה,

התהליך, המדינה

על השאהיד יעקוב אבו אלקיעאן. השר אורי אריאל אומר,

התנצלות עמוקה. התנצלות עמוקה. אם הייתה תקלה, כבוד השר.

בדם קר זו

נשאר לי זמן?

נוס דקיקה. לנושא אחר. לפני כמה חודשים, יושב-ראש ועדת הפנים,

וגם כבוד השר אריה דרעי, זה קשור אליך, לפני כמה חודשים מישהו

אני מודיע לכם שעזמי בשארה אפילו לא שמע על החוק הזה.

ומטריחים ומוסיפים סעיפים ועוד סעיפים ועוד

אותך עולה על הדוכן הזה וקורא לשלול את אזרחותו של יגאל עמיר.

שלילת אזרחות זה דבר אסור.

הכנסת ילין, הח"כים הערבים עולים לדבר אחד אחרי השני בחוק הזה. כי זה מכוון, החוק הוא נגד ערבים. כי לשלול אזרחות, אני אתן לך

צריך מדינה אחת.

שאם כבר מדינה אחת אז לא מדינת אפרטהייד כמו שממ"ז אומר,

שוויונית,

לכל אדם קול

מהצעות החוק הרבות שמגיעות אלינו מהכיוון ההוא, של המליאה, נדמה שהממשלה עסוקה כל היום בלברר מי נאמן ומי לא

כמו שאמר

אוטו ונסעתי עד אבו-סנאן, וביקרנו שם בבתים שלא מחוברים לחשמל, בתים של גיבורי

אבל בסוף זה חוק שכבר שנים ארוכות מנסה לסגור לקונה שהייתה בחוק, ובעיקר בשנים האחרונות, שאזרחי מדינת ישראל לצערי הרב יוצאים ולוחמים בשורות האויב, בעיקר ב"דאעש", שרוצים להשמיד את מדינת ישראל. אין להם מלחמה אתנו על שטחים, אלא מלחמה אידיאולוגית טהורה, לצערי הרב,

אני שר הפנים, וברגע שזה הגיע לפתחי על-ידי הפרסום בתקשורת, אתם יודעים הרי איך זה התעורר, נכה צה"ל שבגלל ה-Waze נקלע שם לסביבה ואז עלה לו השם של רחוב יאסר

בסדר, אז לכן אני אומר,

השאלה אם אתה יכול לבקש,

חברים,

רק מבחן אחד, נאמנות למדינת ישראל. ואני רואה אתכם חדשות לבקרים, בכל חוק, כל חוק, לא משנה באיזה נושא,

מחבלים,

אני רואה את

אז אתם, תפסיק. אתה,

בושה וחרפה איך אתם בכלל מעזים לדבר על זה. חוצפה. תתבייש לך, תתבייש

גם להביא אותו לכנסת, לביקור כאן. זה, תגיד את האמת: זה חוק שמיועד לערבים. תגיד את זה, אל תתבייש.

אתה אוהב תמיד לספר סיפורי גמלים. אתה

אתה תעזוב, לא אנחנו.

אני רוצה לענות לך, זחאלקה. בוא,

לגבי השאלה

אבל אצלכם יש מוסר כפול,

בגלל,

הרי אני אמרתי לכם פעם: אתם לציבור

26 בעד, 41 נגד.

אנחנו עוברים להסתייגות מס' 3,

בעד. בעד. על סעיף 1, נכון?

50 בעד, 17 מתנגדים. סעיף 1 התקבל כלשון הצעת החוק.

על סעיפים, אנחנו נצביע על 1,

בבקשה, אדוני. כבוד היושב-ראש, הודעה לחברי הכנסת. אבקש להודיע על חילופי אישים בוועדת העבודה,

מטעם הרשימה המשותפת: במקום חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה יכהן חבר הכנסת

אסביר. לא הבנת, רוח הדברים. מדינת ישראל,

היא באמת הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון.

גם אחת הדמוקרטיות האמיתיות שיש בכלל בעולם,

דוד, תזכור,

אמרנו שיש היום סמכות בידי שר הפנים,

אבל לפעמים, אתה יודע, אתה עכשיו מצמצם את זה. אתה עכשיו מצמצם את זה. לא, אסביר לך. לשר הפנים, לשר הפנים הסמכות, אענה

איך אמרתי בוועדה? אתם מצפים שנקבל אותם כנראה גם ב"דגל-שק", באיזו סלסילת פירות בשדה-התעופה. זה ברור מאליו. אלא מה הפתיע אותי בכל

לא יודע, הוא לא נמצא פה כל כך. אז אני רוצה לספר לו. מר לפיד, בוא, אספר לך. הגברת גרמן, אם אתה לא

חבר הכנסת זוהיר בהלול, בבקשה. איך התאפקת, אני לא מבין. עיסאווי. בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך.

עקבו אחרי כל מילה ומילה, השטאזי במזרח גרמניה, שעקבו אחרי אמירותיהם של אנשים,

ואתם, במדינת היהודים, מדינה נאורה, ביקרתם בחריפות בלתי נתפסת את המשטרים הללו, ועכשיו את מחקים את המשטרים האלה בצורה

על-ידי ארגונים של זכויות אדם, על-ידי גופים וארגונים שמחפשים את הרוע במדינה הזו, חבר הכנסת בהלול. ויש לא מעט רוע במדינה

וידברו נגד, אבל חברת הכנסת גרמן,

אתה כחבר כנסת עומד כאן ומזלזל בחברת כנסת,

ואתה שלם עם זה? מבית היוצר שלכם יוצא הכול. הכול יוצא.

לך.

אדוני שר הפנים, אני מבין שכל מי שרוצה להיכנס למדינה, יש ויזה. שר הפנים אריה דרעי, יש ויזת כניסה למדינה,

אתה בעד חרם על מדינת ישראל. אני שואל, מה זה מדינת ישראל?

כל המדינה. מה זה כל המדינה? כל המדינה. מה זה כל המדינה?

אבל במקום לבוא ולתת הצעות חוק איך אחרי 50 שנה אני מתחיל לחשוב כחברה מתוקנת, חברה עם אידיאל, אתם באים ומוסיפים שמן למדורה. אתם לא מסתפקים, מרגישים: הרוב בחר אותנו, אז מותר לנו לעשות הכול. לא אדוני, לא מותר לכם לעשות הכול. אתם פוגעים

שלוש דקות, כבודו. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת וחברות הכנסת, אני התבוננתי במחזה כי רציתי להבין, וראיתי איך מתייחסים

1. לערכים אוניברסליים, 2. לאזרח היהודי. אני לא מבקש להשוות את עצמי לא לסוריה, לא למקומות שיש בהם הרבה כסף, כמו הנסיכויות,

ולא לשווייץ.

חברי הכנסת, הצעת החוק הזאת אמורה לתת כלים למדינת ישראל כדי להתמודד עם התופעה של

לא לחתור למגע. אז אני אומר לכם, די עם זה.

כולנו באותה סירה, אבל צריך אומץ, לא פחדנות, כדי להתמודד עם התופעה הזאת. החוק הזה סוגר את הדלת בפני האפשרות להתמודד בצורה נאותה עם

ואני מודה שאני ממש נרגשת, כי רק הבוקר ביקשתי לקיים ועדה בוועדת השקיפות שאליה יוזמנו נציגי משרדך, משרד הנגב והגליל, ויסבירו לאן נעלמו הכספים הקואליציוניים שהובטחו לפריפריה, לנגב ולגליל, ואיך יכול להיות שדווקא ברשויות מקומיות חרדיות שנמצאות

באמת, חבל מאוד, אדוני. למה לא צעקת, מדברים פה הרבה על מצבה של הכנסת ועל יכולות הפיקוח שלה. נזרקות פה הרבה מאוד הבטחות לאוויר. רק לפני שנה נזרקה

עד 120, בעזרת השם, ובריאות מלאה.

אני רוצה להתייחס לדברים שעלו כאן. אני רק היום התוודעתי לדיון שהתקיים אצלך בוועדה ושזומן. כשביקשתי לבדוק מה קרה, על מה כל הוויכוח ולמה לא התייצבו, מתברר לי שחברת הכנסת סתיו שפיר לפני

הם מרגישים מושפלים ממך, ואת מייד מצלמת את זה בפייסבוק ושולחת את זה לכל התומכים שלך. עם כל הכבוד. אני רוצה להגיב על זה.

בצורה מכובדת, ויבואו גם לכבד אותך.

אפילו מסוכנת בהרבה ממדים יותר מכל הנושאים שעלו, שהם כאילו בשגרה של היום-יום של המדינה. כספים שעוברים בהסכמים קואליציוניים וכל הנושאים האחרים חשובים, אבל בעצם

רופא טיפוסי,

קורה שהוא עושה את זה הרבה

למה בדיוק רוצים למנוע מאנשים להיכנס? בגלל שהם תומכים ב-BDS,

לסיים את הכיבוש, לעשות שלום, לחיות פעם ראשונה אולי בשלום אמיתי, אלא רוצה להחרים את העולם? כי בעצם מה נאמר פה?

רוצה להחרים את העולם, ולא לתת לו להיכנס לתחומיה. מה אומרת מדינת ישראל כאשר היא מחוקקת חוק שמונע מאנשים שתומכים או אולי תמכו או אולי עלולים לתמוך?

אני בעד למנוע ולהילחם ב-BDS

ישראל, אלה שנלחמים בה בשדה הקרב הצבאי ואלה שנלחמים בה

כדי לאפשר לאנשים לא לרכוש מוצרי התנחלויות, תסתכלו על מה שקורה בקהילה הבין-לאומית.

מה מונע מכם לעצור אותו בכניסה לארץ, להוביל אותו לדיון המשפטי בשלילת האזרחות מלווה בחוקרים, ואם תישלל האזרחות לגרש אותו שוב? אתם פשוט נמצאים באינפלציה של חקיקה אנטי-דמוקרטית. אפילו אתם כבר איבדתם את המטרות מרוב התלהבות.

חברת הכנסת מיכל בירן,

היכולת שלנו לשנות את דעתם של אנשים היא כן עצומה דווקא מהשותפות,

בערכים

שבחוק החרם אמרו גם "מדינת ישראל" וגם "שטחים שהם בשליטת ישראל". זאת אומרת, גם מי שבא ואומר "אני נגד הכיבוש בשטחים הכבושים", אז יראו את זה כאילו חרם על מדינת

מדינת ישראל, מדינת ישראל, אנחנו אוהבים אותה, אנחנו חיים פה,

למה שיטילו עליה חרם? ומי שמטיל עליה חרם, זה ככל הנראה

מטיבט וסין, ועד דרום סודאן, נמנעה כניסתו למדינת ישראל, ג'ניפר גורוביץ, סגנית נשיא הקרן החדשה לישראל,

מופיעה ברשימה, אבל אנחנו נוסיף אותה.

אין לי בעיה.

בוא בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת,

בלהטריל אותנו בחוקים הזויים ומוזרים

אתה מכיר אפשרות לקלוט אזרחים בלי לתת להם תעודת זהות?

או תושבות במינימום? אתה לא מכיר, אתה בחור רציני.

מדינה שלנו. לצד מדינה פלסטינית מפורזת תהיה מדינה יהודית דמוקרטית בטוחה. תודה רבה. תודה רבה, אדוני. תודה רבה.

רגע, אני אגיע לזה, כי ההבחנה שאתה ניסית לייצר, חבר הכנסת אמסלם, או שניסית לטשטש את ההבחנה בין מדינת ישראל בגבולות הקו הירוק, מדינת ישראל הריבונית, הלגיטימית, הדמוקרטית,

ליהודה ושומרון, ואתה הופך אותם למקשה אחת. איך אני

זה לא משהו אחר, זה הא בהא תליא, חבר הכנסת אמסלם. כי כשאני עומדת כאן, אני,

זהבה, רגע. אני עומדת

כבר עכשיו התמונה של הדמוקרטיה הישראלית הולכת ומשחירה לאור המדיניות שלנו בשטחים. אז עכשיו אנחנו גם נתחיל לחפש כל דובר וכל מדבר

עוד דקה. לא, אני לא יכול עוד דקה. חבריא, יש החלטות של שלוש דקות. אי-אפשר. טוב, אני מסיים. מלחמה בטרור, ב-BDS, בהחלט כן, אבל

מה מונע היום ממך,

למנוע כניסה לישראל ממישהו שאתה לא מעוניין שהוא ייכנס? הרי אתה עושה את זה, האפשרות הזאת כבר קיימת היום בחוק. אנחנו ראינו רק לפני חודש את

ואחריה, חבר הכנסת סמוטריץ,

בבקשה. תודה לך, כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מהי משטרת המחשבות? זהו "גוף האחראי על לכידתם של חושבי פשע. משטרת המחשבות מפקחת על הציבור באמצעות שימוש

אנטישמים ששייכים למפלגות ימין קיצוניות. ממה שאנחנו רואים, לא כך הדבר. אנחנו רואים שהאנשים האלה מבורכים פה, מקבלים אותם, ואף בכנסת

ראשית, תודה רבה לינון מגל, חבר הכנסת לשעבר, שהגה את הצעת החוק הזאת והתחיל לקדם אותה, תודה רבה לחברי חבר הכנסת רועי

היא שהיושבים כאן הם לא כל כך הכתובת לזה,

אתה מדבר על אנשים שיכולים לייצג את,

ממך. ועוד כמה מקומות כאלה, כאילו:

ולא

את אוהביו ושונא את שונאיו. אולי תפסיק, אדם שלא נותן את הלחי השנייה, מדינה עם common

היא שאני שומע את הדוברים האחרונים, להוציא את סמוטריץ, ואני צובט את עצמי כל פעם מחדש.

אבל פה מדי פעם ההפתעות הן באמת בלתי נגמרות. אני חושב שיש דבר בסיסי,

בלי קשר עכשיו למלחמה

והוא לא מאמין בה, חובתו גם לדבר עליה ולפעול גם להחליף את הליכוד. אין קשר בין זה לבין לקרוא לחרם על מדינת ישראל, שני דברים

לכן אני קצת מתפלא עליכם,

איך אתם בכלל מאפשרים את זה, או לפחות אתם לא חושבים שאנחנו צריכים להרחיק, בוודאי לא לאפשר כניסה למדינת

עכשיו לגבי הנושא של זהבה גלאון.

אני מצטער,

יש לי צער רב על מה שאמרה זהבה במובן זה שהיא עצמה מחרימה מוצרים שמיוצרים ביהודה ושומרון על-ידי ישראלים יהודים. היא לא מחרימה מוצרים מיהודה ושומרון שהפלסטינים מייצרים,

המטרה. כשאני מנהל את הוועדה אף אחד לא מצלם אותי, אני בא לעשות דיונים לשמה. אבל יש אנשים שעושים דיונים כדי שיראו אותם בבית, החבר'ה שהם חושבים שמצביעים להם,

מבוקר עד לילה, קוראים לחרם, הרי

אופרטיביות. וכמובן, אנחנו מדברים על המנהיגים שבהם, שהם אנשים מפורסמים וכולם יודעים את דעותיהם. הם, בגלל הפרסום שלהם, גם מגיעים לבמות האלה כדי להכפיש אותנו בטלוויזיה. הרי הוא לא

הכנסת

מה, אנחנו מפחדים מהם? אנחנו לא מפחדים מאף אחד,

הרעיון. הרעיון זה בכלל לא הפחד.

שמי שמשפיל אותנו,

ודרך אגב, זאת מטרת

לסעיף 1, של קבוצת מרצ.

כבוד היושב-ראש, יש לי בעיה במסך. שנייה. שנייה, תכף, שנייה. ההסתייגות (2) של קבוצת סיעת מרצ לסעיף 1 לא נתקבלה.

אם כן,

נמנע אחד. גם הסתייגות מס' 4, לסעיף 1, לא נתקבלה. חברת הכנסת יעל גרמן הציעה הסתייגות, והיא לא נמצאת. חברת הכנסת הורידה את ההסתייגות. אם כן, אנחנו מצביעים על

בעיני אנחנו מפלגה לאומית-חברתית, כך אנחנו קוראים לעצמנו. לאומית,

זה לא ההתנחלויות, אפשר לדאוג למקומות שבהם צריך להתעקש להגן גם על השם והכבוד של מדינת ישראל, וזו לא בושה להיות חלק מהעמדה

לטענות? מדהים כמה שהקואליציה נלחצת מזה שהציבור יראה מה שאתם עושים, מה שאתם מעוללים לכספי ציבור,

יש לי חדשות בשבילך, חבר הכנסת

כי אתם יודעים שקיבלתם החלטות על בסיס אינטרסים

אתם מפחדים כי אתם יודעים שאין לכם פתרונות לשאלות שהכי חשובות לציבור, שכבר שנים אתם לא מצליחים לפתור את מצוקת הדיור, כי אין לכם שום פתרונות

לא הייתם מתביישים במה שאתם עושים בוועדת השרים לחקיקה,

כי הייתם גאים בזה. נא לסיים, בבקשה. אבל העובדה שאתם מפחדים מהציבור, אני רוצה לשאול

לו: אחלה חוק. אני רוצה להודות לחבר הכנסת סמוטריץ,

אני רוצה להודות לינון מגל, אם הוא שומע אותנו פה,

חברי הכנסת, הצעת החוק הזו היא הצעת חוק פרטית של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ ועוד רבים מחברי הכנסת, שהצטרפו אליה. הצעת החוק אומרת, וואו, וואו, איזה רעש. חברים בצד השמאלי של המליאה, אני מבקשת שקט. המטרה של הצעת החוק הזאת היא לאפשר לחיילי צה"ל להצביע בבחירות

הרלוונטיים תוך 90 יום. אני מבקש מחברי לאשר את ההצעה הזאת בקריאה שנייה ושלישית. אין להצעה הזאת שום הסתייגויות. תודה רבה. תודה

שעשו עבודה טובה. מסוג הרגעים הקטנים שלכאורה עושים בהם דבר קטן, משהו שעובר כמעט פה אחד, לא שנוי במחלוקת, וזוכים לעשות עוד משהו טוב לטובת מדינת ישראל, לטובת אזרחי מדינת ישראל,

לטובת חיילי ולוחמי צבא ההגנה לישראל, כאן כמובן הם במרכז.

שמחה גדולה, שנזכה לעשות עוד הרבה מאוד דברים טובים ביחד. תודה.

אנחנו עוברים

-דוד בגיל 28 ותסתיים כעבור עשר שנים, בגיל 38, שעד אז אפשר יהיה להגיש את התביעות. רק להבהיר עוד דבר אחד: התיקון הזה יחול גם על עבירה שבוצעה לפני התיקון המוצע, אם טרם חלפה תקופת ההתיישנות בעניינה. החוק הזה פוצל ואין עליו הסתייגויות, ואני מבקש מחברי לתמוך בו

חברי וחברות הכנסת, על התמיכה מקיר לקיר פה בבית הזה,

במהפכה האמיתית שקורית בשנים האחרונות במדינת ישראל, המהפכה של המאבק באלימות

תודה רבה לך. אנחנו עוברים להצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 114), התשע"ז 2017, בקריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק סגן שר האוצר יצחק כהן. בבקשה.

חבר הכנסת שמולי, אתה לא מקשיב.

אני לא רק מקשיב, אני גם כותב.

זאת ועוד, ההסדרה כאמור תבטיח שתביעות לפיצויים לפי סעיף 197 לחוק, ביחס לתוכניות שהופקדו או אושרו על-ידי מוסדות התכנון, בהתבסס על קיומו של כתב

למה אני מזכיר, אני אסביר מה קרה. הביאו בפני תמונה של הלוגו של סמל היחידה,

שבה אין שום הבדל, כלל וכלל, בין גבר לאישה, לתפיסתה, סיפרו לי על השירותים המשותפים. אני תוהה ושואל מתי יגיע השלב של המגורים המשותפים. והן יושבות פה, חברות כנסת, זועקות וצועקות

שהן באמת נפגעות וסובלות, רק כדי להלל את עצמן, נא לסיים בבקשה. וכשזה קורה בתוך הצבא אנחנו

אני מסכם ואומר דבר אחד: ההחלטה הזו, להשוות,

מוכות), הצעת החוק של חברות הכנסת זהבה גלאון, עליזה לביא וקבוצת חברי הכנסת. תציג את הצעת החוק חברת הכנסת זהבה גלאון,

עד עשר דקות לרשותך. גברתי

שהן יודעות שכשהן במקלט, כשהן מוגנות,

לא לכאורה, המקלט עושה עבודה נהדרת ודואג לכל צורכיהן, הכסף הזה נשאר בידן. זה כסף שהן כולן מקבלות,

וזה כסף שיסייע להן לקיום,

כי אני יודעת שהצעת החוק הזאת היא בשורה לכל כך הרבה נשים. היא בשורה לנשים שכל כך הרבה פעמים חושבות לעצמן: מה אנחנו נעשה, האם נלך, האם לא נלך, נעזוב את הבית, לא נעזוב את הבית. ובעיקר ההצעה הזו

מתאמי הפעולות בשטחים הצביעו על המצוקה הזאת וקראו לממשלה לפעול כדי לנסות ולהקל את המצוקה הזאת, כי המצוקה הזאת מזינה בסופו של דבר את הכעס, את התסכול, והופכת לטרור.

ברצועת-עזה, לא ה"חמאס" ב"חמאס" אפשר להילחם וצריך להילחם, אלא האזרחים והאזרחיות החיים שם, ולנסות לתת להם תנאי

כשבשבוע שעבר ניגש אליה מנהל בית-הספר בחצר המוסד, בפני התלמידים והמורים, ואמר לה: אני אמרח אותך על הרצפה. מאז היא חוששת להגיע לבית-הספר. היא במקלט לנשים מוכות, דהיינו בבית שלה.

אינו נוכח, חברת הכנסת חנין זועבי, אינה נוכחת, חבר הכנסת פרופ' יוסי יונה, אינו נוכח, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חברת הכנסת

שהוא בעצם מאונס, אך ורק כדי למנוע התעללות ופגיעה פיזית בהן.

אחרי שהן נשארות במקום

זה שאת מתמידה בעשייה שלך לדאוג לכל הנשים שנמצאות במקלטים. אני חושבת שזאת הצעת חוק שאין מה להתווכח עליה או להתנגד לה. פשוט נשאלת השאלה למה לא שמנו לב לפני זה. שמנו

שקובע שבתי-הספר שלנו יהיו עם תת-תקנים של מורים ושמצב הכיתות שלנו יהיה כזה, הוא זה שקובע שלא מגיעות לילדים שלנו שעות לימוד כמו שמגיעות לילדים היהודים.

אני מסייר ברחבי הארץ ומקיים פגישות רבות עם הציבור הישראלי. ביום חמישי האחרון ביקרתי בתחרות הרובוטיקה הישראלית, תחרות שבה לוקחים חלק עשרות רבות של בתי-ספר

אני פונה מכאן לשר החינוך, חבר הכנסת נפתלי בנט, ומסרתי את ההזמנה לחברת הכנסת שולי מועלם ולשר המדע והטכנולוגיה ידידי אופיר אקוניס: תסייעו לפרויקט מבורך זה להתרחב,

אז קצת הקלנו, שינינו ועשינו, אבל זה לא מספיק, משום שעדיין ברוב המקלטים היום בנים מעל גיל 11 לא יכולים להיכנס,

אבל תחשבו על הרגע הזה שאישה שהפכה להיות קורבן לסביבה

באותו זמן שהיא נמצאת במקלט. וביום הזה, אני רוצה להזכיר לכם שהיום הטכנולוגיה מאפשרת לנו לבוא ולראות איך לא הנשים הן שיעזבו. יש צמידים אלקטרוניים,

ואני יודעת שהשר לביטחון פנים מנסה לסייע, אבל יותר מדי זמן אנחנו לא מצליחים להעביר את החוק

פספסתי את החוק שלי. היא אומרת שהיא פספסה את ההצבעה של החוק שלה.

אז נא לרשום לפרוטוקול שחברת הכנסת עליזה לביא הצביעה בעד. בבקשה. רשימת הדוברים סגורה.

טוב, זה לא דו-שיח כרגע. תנו לחברת הכנסת בבקשה להמשיך

הם לא חלמו בחיים על תסריט אחר מלבד הורים מאושרים, ילדים שמחים ובריאים, עם כלב, גינה וכמובן

לצערי ישנם כל כך הרבה סיפורים כאלה, סיפורים ששוברים את הלב. על הבית שחרב ועל אישה שנשארה כלואה בלי שום יכולת להשאיר את חייה

הצעת החוק שלי מבקשת להחמיר את ההגבלות על סרבני גט שבית-הדין שולח לכלא ולמנוע מהם להשתתף בכל מסגרת לימודית שמתקיימת

שלי אני גם מביאה את הדברים החשובים שנאמרו בשבוע שעבר בבית-המשפט העליון: פסק-דין המכיר בעוולת סרבנות הגט כהפרת זכויות אדם וכפגיעה בכבודה וחירותה של כל אישה.

בית-הדין על הענישה כלפי סרבן

כמובן, זה מעלה תמיהה מאוד גדולה על נשיאת בית-המשפט העליון, שלא הבינה את זכות האישה ולא הבינה את המצוקה של אותן נשים שמסורבות גט.

מכיוון שאני מתנגד לכל סוג של

הנוספת, חברים וחברות הגירושים משאירים פצועים בשטח. גברים ונשים מסכנים ואומללים. וילדים. וילדים.

למה שאנחנו לא נקדים רפואה

דיין אמיץ בבית-הדין בצפת נותן לה גט,

אנחנו עומדות לבד מול שוקת שבורה כשהרב הראשי, נשיא בית-הדין, רוצה לבוא ולבטל את הגט

לסיים. זמנך עבר, חברת הכנסת לביא.

עלייך. אמרתי שהשרב לא תם ואנחנו לא רואים את הסוף.

שהוא מביא עוד אלומה של אור על המציאות החשוכה במדינת ישראל,

להפקיע את כסף הקידושין שבו קידש הבעל את אשתו.

מסורבי גט, וזה אחרי שהם שנים בבתי-דין רבניים, מנסים להוכיח את צדקתם.

לסיים. ורק בגלל שהן נשים, מתעללים בהן, תודה

תודה רבה. נכון,

ואני מקווה שנעשה עוד הרבה יותר,

אבל לו רק בשביל לומר לכל אותם סרבנים

ולדיינים, שרק עכשיו, נא

יימח שמו וזכרו, יאסר ערפאת, אני אמרתי: אין אומה.

מתקפה חסרת תקדים של נציגים ערבים, המכנים עצמם פלסטינים רדיקליים,

הסיר את הנאום.

עד הסוף, היית מניעה את הרכב,

שוכרת שם בית ולא בפאתי העיר אלא במרכז, נא לסיים, בבקשה.